על סדר-היום: נאומים בני דקה. אני מבקש לעדכן שבתום הדיון נצא להפסקה עד השעה 17:30, ולאחר חידוש הישיבה נקיים את הצהרת האמונים של השר

חברי הכנסת המבקשים להירשם לנאומים בני דקה מוזמנים להצביע בעד.

תמה ההצבעה, ועד שאקבל לידיי את הרשימה, ראשון הדוברים יהיה חבר הכנסת בועז ביסמוט.

אדוני הוא גם הראשון לפי הרשימה.

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, כבוד היושב-ראש, זאת הזדמנות לברך אותך קודם כול ולברך את הממשלה החדשה, אני רואה פה את נציג הממשלה, ולאחל לכם הצלחה

כבוד היושב-ראש, היום בבוקר התראיינתי בכמה כלי תקשורת, והשאלה הראשונה שנשאלתי הייתה, כמובן,

לאומי איתמר בן גביר בהר הבית הבוקר. ואז חשבתי לעצמי, כמובן, זאת הייתה השאלה הראשונה שנשאלתי,

הקדיש הכללי. אני רוצה דווקא להגיד פרק תהילים לעילוי נשמת כל הנספים שנספו בשואה ובכל מיני מלחמות שאנשים לא יודעים את יום הפקודה שלהם. אני רוצה גם להגיד פרק תהילים לעילוי נשמת ז'נט אוחיון בת זוהרה, שנפטרה היום.

אני רוצה לאחל לשרה החדשה-ישנה, שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, המון הצלחה בתפקידה. לתאונות דרכים אני לא אתן אף פעם שתיכנס פוליטיקה במובן השלילי של המילה, רק במובן החיובי. כולנו כאן שותפים וחייבים להילחם ביחד בשביל להציל חיים בדרכים.

חבר הכנסת טופורובסקי, על המסורת שאתה ייסדת וממשיך כאן. זה אכן אחד הנושאים החשובים על סדר-היום. חבר הכנסת אבי מעוז, ואחריו, חברת הכנסת ניר שרון.

תודה, אדוני היושב-ראש. זהו נאום הנדסת תודעה מס' 71, והפעם על חבר קרוב שהלך לעולמו בשבת האחרונה. אני רוצה לחרוג הפעם ממנהגי לדבר על תופעות של הנדסת תודעה, ובמקום זאת אדבר בקצרה על דמות מיוחדת שהשפיעה רבות על כל הנושא של חשיפת הנדסת התודעה. הרב אלוף משנה במילואים ילון פרחי, זכר צדיק לברכה, שהסתלק מאיתנו לפני שלושה ימים, היה איש צבא ותלמיד חכם שעסק שנים רבות בלימוד תורה במוסדות "בני דוד" בעלי. זה היה בצד הגלוי, אבל הרב ילון, במסירותו העצומה למדינת ישראל ולקדושת המחנה הישראלי, היה בין הראשונים לזהות את מתקפת השמאל והפרוגרס הרדיקלי על המערכות הציבוריות במדינת ישראל, בדגש על צה"ל ומערכת הביטחון. הפעולות שפעל הרב ילון בסתר ובחשאיות לחשיפת הנדסת התודעה והחדירה למערכות הציבוריות של המדינה, שספק כמה מהן ייחשפו, הובילו לתיקונים רבים ולעצירת נזקים נוספים לדמותה ולזהותה היהודית של מדינת ישראל. יהי זכרו ברוך, ותהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

תודה לחבר הכנסת מעוז. אמן ואמן. חברת הכנסת שרון ניר, ואחריה, חברת הכנסת לימור סון הר מלך. אדוני היושב-ראש, לפני כשנה שר האוצר אביגדור ליברמן ויושב-ראש ועדת הכספים דאז אלכס קושניר העבירו צווים למיסוי שתייה ממותקת ומיסוי כלים חד-פעמיים. המלחמות שהם עברו כדי לממש את הצווים היו לא פרופורציונליות. זה היה בעיקר מצד חברי האופוזיציה דאז ומצד לוביסטים. מיותר לציין שהמיסוי הנ"ל לא בא להעשיר את קופת המדינה בשום צורה, והוא מינורי ביותר מבחינת הכנסות. המיסוי בא להשפיע על התנהגות הציבור ולהעלות את המודעות למחלת הסוכרת ולהשמנה. לצערי, למרות תמיכה ציבורית רחבה של ארגונים סביבתיים ושל איגודי הרופאים התקיים לאורך כל השנה קמפיין פוליטי, סקטוריאלי ושקרי לגבי המיסוי הנ"ל,

בכל העולם המערבי. וכעת לנתונים: מיום העברת הצווים הצריכה של משקאות ממותקים ושל כלים חד-פעמיים ירדה ב-30%. אבסורדי ופופוליסטי בעיניי שההחלטה הראשונה של שר האוצר סמוטריץ' היא ביטול המיסוי ללא דיון מקדים. מילא מלחמות בין פוליטיקאים, אבל עומדים על הרגליים מאות רופאים ומומחים שאומרים לא לבטל את המיסוי. ההתעלמות מגורמי המקצוע שמתריעים בקול רם שהורדת המיסוי תגדיל את מקרי הסוכרת במדינת ישראל, תביא לכריתת גפיים, לעיוורון, לפגיעה כלייתית ולעוד מחלות, זה חוסר אחריות מוחלט. אני קוראת מכאן לשר האוצר: אל תיכנע לדרישות של שותפיך הקואליציוניים. תחשוב קודם כול על ילדי מדינת ישראל. שים את טובתם לפני הפוליטיקה הקטנה והמכוערת. אתה יודע שהמס הזה הכרחי והוכיח את עצמו כמס שבא לשנות התנהגות ואף שינה התנהגות לטובה. תודה לחברת הכנסת שרון ניר. חברת הכנסת לימור סון הר מלך, ואחריה, חבר הכנסת אחמד טיבי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, זהו נאום קול המושתקים מס' 6. אני רק רוצה לציין ולהזכיר שהיום י' בטבת, יום הקדיש הכללי, היום שבו החל המצור על ירושלים והחל, לדאבוננו, חורבן הבית. אני מברכת את כולנו שנזכה לתקן ולזכות לראות בבניינו ולחזות בשוב השם לציון ברחמים. במוצאי שבת האחרון נסע מתן גרשקו עם חברו ושתי חברות משילה לביתו שבעפרה.

בצומת המשטרה הבריטית, נתקל רכבם במארב של ארבעה מחבלים ערבים עם קפוצ'ונים שחורים על הראש, שעמדו על שפת הכביש ורגמו אותם באבנים מטווח אפס. רק בנס הם לא נפגעו. מתן וחברו לא היססו לרגע ועצרו את הרכב במטרה להבריח את המחבלים שנסו על עקבותיהם. רגעים ספורים לאחר מכן עבר במקום ג'יפ צבאי, הבחין באירוע, חבר לשני הבחורים ועצר את המחבלים.

יומיים לאחר האירוע, קיבל מתן ממשטרת ישראל שיחה בהולה בדרישה לבוא ולתת עדות על המקרה, שכמובן לא דווח בשום מקום אחר. כמו אזרח טוב התייצב מתן בתחנת המשטרה וסיפר על השתלשלות האירועים, אלא שבסוף העדות הודיע לו לפתע החוקר שהוא וחברו מואשמים בתקיפה. יתרה מזו, לא רק מתן וחברו מואשמים אלא גם החיילים שהיו שם, ואפילו שתי הבחורות שהיו איתם ברכב, כולם מואשמים בתקיפה. עוול ועיוות זועקים לשמיים. במדינה שלנו זורקים עליך אבנים, מנסים לרצוח אותך ובסוף מאשימים אותך על זה שבחרת לחיות כאן ועל זה שהגנת על עצמך באומץ ולא שיתפת פעולה עם הרצון של המחבלים להרוג אותך. תודה, גברתי. המציאות המופקרת והבלתי-נתפסת הזאת מוכרחה להשתנות כבר בימיה הראשונים של הממשלה הזאת. חברים, יש לנו הרבה עבודה. נוסף לפיגועי האבנים הנ"ל התרחשו השבוע עשרות פיגועים מושתקים נוספים, ובהם עשרה ניסיונות רצח באמצעות בקבוקי תבערה, 46 פיגועי אבנים, חסמי אבנים,

שוד של רכב וחבלה בראשו של הנהג והבערת צמיגים על הצירים. בכל שבוע אהיה כאן כדי להזכיר שלא נאפשר יותר להשתיק את אירועי הטרור, ושדמם של יהודים אינו הפקר. תודה לך, גברתי. נזכיר שאנחנו במסגרת של נאומים בני דקה. אני במצב רוח נדיב היום כי אנחנו לא מאוד עמוסים, אבל גם לנדיבות הזאת יש גבול. חבר הכנסת אחמד טיבי, ואחריו, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין.

מכובדי היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, הפריצה של בן גביר למסגד אל-אקצא היא לא סתם פרובוקציה, מדובר במשנה, בתוכנית שהוא דיבר עליה, לשנות את הסטטוס קוו ולאפשר תפילת יהודים במסגד אל-אקצא, שהוא כמובן קדוש ומקום תפילה למוסלמים בלבד.

שמעתי אותו היום כאשר הוא התגנב לשם בבוקר.

לא איכנע לאיומים, אנחנו לא מפחדים. (אומר בערבית: אני לא פוחד ולא איכנע לאיומים.)

הוא התגנב ב-07:00 למשך 13 דקות, מוקף במאות שוטרים עם נשקים, מאות שוטרים עם נשקים, עם הגבלת כניסה בשערים, (אומר

עם מניעת כל מי שמתחת לגיל 50 להיכנס למסגד אל-אקצא,

עם אמצעי ביטחון ונוכחות משטרתית בכל העיר העתיקה, כי בן גביר מתגנב למשך 13 דקות למסגד אל-אקצא.

מי שאומר שהוא לא מפחד, לא מתגנב עם מלא נשק.

הכניסה עם נשק לתוך המסגד היא פגיעה קשה ברגשות כל האומה האסלאמית. אדוני, לסיים. ולכן אני אומר שהוא (אומר בערבית: התגנב כמו גנב.) מי שחושב שזה הבית שלו, לא מתגנב כך לבית. (אומר בערבית: זאת הודאה,) זאת הודאה שהוא (אומר בערבית:

שלו, שהוא התגנב כמו כובש, ) תודה לחבר הכנסת טיבי. ( גנב וכובש, ולבית יש אל ששומר עליו.) אתה יודע ערבית, וגם אתה יודע ערבית,

תודה רבה. תודה לחבר הכנסת טיבי. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, ואחריה, אחרון הדוברים, חבר הכנסת יצחק קרויזר. כבוד היושב בראש, כנסת נכבדה, מה שקרה היום בבוקר הוא מעשה מוג ומגונה, (אומרת בערבית: מעשה מוג ומגונה) וחסר אחריות. אמרנו מההתחלה: האיש לא ראוי. האיש לא מסוגל. מי שאמור לשמור על ביטחונם של האזרחים מדרדר את כל המדינה לתהום. (אומרת בערבית: אל-אקצא המבורך הוא מקום קדוש למוסלמים, הוא רכוש בלעדי של המוסלמים.) ומי שרוצה, ושוב, לא ממקום של איום אלא ממקום של מציאות, ראש הממשלה צריך לקחת אחריות על מה שקורה בממשלה שלו. הפריצה של בן גביר למסגד אל-אקצא היום מסמלת את הבאות,

תודה לך, גברתי. אחרון הדוברים, כאמור, חבר הכנסת יצחק קרויזר.

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני השר, רק אתמול הושבעתי בלב נרגש כחבר הכנסת העשרים-וחמש של מדינת ישראל. טרם נשאתי את נאום הבכורה שלי כמקובל בכנסת, אך י' בטבת, יום הקדיש הכללי, איננו תאריך שניתן לעבור עליו לסדר-היום אלא יום שמהווה עבורי סמל בכל שנה, והיום כחבר בכנסת ישראל עוד יותר. ביום זה החל המצור על ירושלים והסתיים כעבור שנה ושבעה חודשים, בתשעה באב, בחורבן בית המקדש, ובכך תמה ממלכת יהודה והחלה גלות בבל. ביום זה קבעה הרבנות הראשית את יום הקדיש הכללי, יום שבו אנו זוכרים את אלה שמסרו את נפשם ומקום קבורתם לא נודע. זה המקום להזכיר את חיילינו שנשארו בגופם בשבי האויב, את הדר גולדין ואת אורון שאול. אנו חייבים להם את הזכות להגיע לקבר ישראל דווקא ביום זה. יום זה, יום תחילתו של המצור, מסמל את תחילתה של הפלגנות בעם ישראל, תחילתה של המחלוקת, תחילתה של שנאת חינם שהובילה לחורבן הבית ולתהליך הגלות. בשבוע שעבר הקמנו, בסייעתא דשמיא, ממשלה חדשה. הממשלה הזו הוקמה לאחר שנה וחצי שבה חשנו את הפלגנות הקשה והמחלוקת בעם ישראל. אנו עומדים כאן אלפיים שנה מתחילת המצור על בית ראשון ושנה וחצי מאז שחווינו ממשלה, הרגשנו את הפילוג והשסע בעם. אני קורא מכאן לחבריי בבית הזה: בואו נעבוד יחד. בואו ניתן דוגמה אישית לעם הנושא אלינו את עיניו בכמיהה ובתקווה לאחדות. בואו נעשה אנחנו את התיקון של שנאת החינם, ודווקא מכאן, מכנסת ישראל, נביא את בשורות האחדות.

בואו נטה שכם יחד, כי אחים אנחנו. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת קרויזר וברכות על הנאום בן הדקה הראשון שלך, לדעתי, בכנסת. חבריי, כפי שציינתי בפתח הישיבה, אנו יוצאים עכשיו להפסקה

בעניין צירופו של השר מאיר פרוש כחבר הממשלה,